בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט בנושא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020.

טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותה, לפי סעיפים 4,

במקום ארבעה כפי שהיה עד היום. במקום ארבעה. ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים. גם אם זו חנות קטנה, עדיין אפשר להכניס ארבעה אנשים. "לעניין זה, שטח המיקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתך שטח המקום ולמעט שטחי חניון,

שטח ציבור וכיוצא בזה". זה בעצם בא לפתור את הבעיה שלא יעשו חישוב כמו ארנונה למשל, שמחשבים להם גם את הדברים הפנימיים.

שרלוונטי. תקנת משנה (א)(1) תימחק. זה היה ההסדר שקבע את המקסימום של ארבעה אנשים. תיקון תקנה 13, זה תיקון טכני, סעיף העבירות המינהליות. בתקנה 13(א) לתקנות העיקריות בפסקה (11), הקטע החל במילים "או מפעיל חנות רחוב" עד סופה יימחק. זה בעמוד 16 בנוסח המשולב. כמו שהיושב ראש אמר, התיקון הזה בא אחרי דיונים בוועדה בימים האחרונים. אנחנו כן נשמח שמשרד הבריאות ומשרד המשפטים יסבירו לנו את התיקון בגדול. עד היום רק באזור תיירות היה מותר? מפעיל חנות שלא באזור תיירות מיוחד שהכניס מספר אנשים העולה. באזור תיירות מיוחד, יש הסדר אחר שלדעתי מאפשר עד 20 אנשים אבל אפשר לשאול. זה מה שנבקש ממשרד הבריאות וממשרד המשפטים להסביר לנו, למה יש הבדלים בין ההסדר הזה על חנויות הרחוב לבין ההסדר על החנויות שפתוחות עד עכשיו, שהיו פתוחות גם בסגר, חנויות שמנויות בתקנה 7 וגם לגבי ההסדר שיש באילת ובים המלח. נשמח לשמוע מה הנימוק הבריאותי להבדלים ביניהם. משרד הבריאות. בעקבות הדיונים בוועדה, אתמול הייתה כאן גם דוקטור שרון אלרעי ודיברנו על כך שכן תהיה איזושהי דיפרנציאציה בין חנויות

מדובר כאן רק על חנויות רחוב. בהתאם לתיקון אפשר להכניס מספר גדול יותר של אנשים, עד 10 אנשים בחנויות גדולות. מכיוון שאנחנו עדיין לא בשלב המלא של פתיחת המסחר, וברור שאם נהיה בשלב המלא של פתיחת המסחר, זה יהיה באופן שתואם לתפוסה של המקום ובחנויות גדולות אפשר יהיה הרבה יותר מאשר בחנויות קטנות. כאן זה איזשהו מתווה, מתכונת מאוד מצומצמת של פתיחת חנויות רחוב אבל כן נעשתה איזושהי דיפרנציאציה שמאפשרת להכניס קצת יותר אנשים, אולי גם קצת להקל על התור בכניסה לחנות, וזו מטרת התיקון. לגבי ההבדל בין זה לבין מה שקורה באזור תיירות מיוחד. שם זה מתווה מאוד דומה אלא שבמקום עד 10 אנשים אפשר להכניס עד 20 אנשים. את זה הבנו, אבל מה ההסבר? זה שזה ההבדל, הבנו. למה זה פה עד 10 וכאן עד 20? אזור תיירות מיוחד, זה אזור ירוק שכל מי שנכנס אליו צריך להציג בדיקה שלילית ולכן שם אפשר. מה רק 20 ולא יותר? אם כולם שלילי, אז אולי יותר מ-20? זה לא מופיע בתיקון הזה. זה נדון כבר אתמול בוועדה. אמרנו כבר אילת שאנחנו בוחנים את המתווה של אילת וים המלח אחת לשבועיים ובהחלט יכול להיות, אם נראה שזה מתקדם יפה, שבעקבות הדבר הזה אין התפרצות של תחלואה או הדבקות, יכול להיות שגם שם נגדיל. כרגע זה המתווה שגובש. אני רוצה להבין. אתם אומרים שבאזור הזה כולם שלילי וזה אזור ירוק. אם כן, למה לא 30, למה לא 40? הרי אתם יודעים שאין שם אף חולה. אנחנו לא בהכרח יודעים שאין שם אף חולה. אנחנו מצמצמים את הסיכון שיהיו שם חולים. התיירים שנכנסים נכנסים לאחר בדיקה שלילית אחת. זה לא בהכרח מבטיח שהם לא חולים או שהם לא נשאים של הנגיף. חוץ מזה שיש את התושבים באילת, אלה שלא נכנסו לעיר ולא עברו בדיקה ואנחנו לא יודעים שהם לא חולים. יש גם את אלה שיש להם פטור מביצוע בדיקה, התדירות של הבדיקה שלהם היא נמוכה יותר ולכן זה לא נותן חסינות מלאה. אם זה באמת היה 100 אחוזים אזור ירוק בוודאות, אפשר היה להתחשב בזה ולעשות הקלות הרבה יותר משמעותיות, אבל יש כאן באמת הסתמכות על כך שהסיכון הוא נמוך יותר ולכן נקבעו ההקלות אבל גם ההקלות האלה צריכות להיות בצורה מידתית. הבנו. לא התייחסת להבדל בין חנויות הרחוב לבין התפוסה האפשרית בחנויות שמוכרים מוצרים לתחזוקת בית. אני אדגיש שמוצרים חיוניים לתחזוקת הבית. לא כל חנות שמוכרת כלי בית נכנסת לחריג הזה. המטרה המקורית של הסעיף הזה יחד עם הסעיף שמדבר על חנויות מזון, בתי מרקחת וכולי, שבאמת לא יפגע בהשגת מוצרים חיוניים. לכן מדובר כאן רק על מוצרים חיוניים כמו למשל נורות חשמל או מוצרי אינסטלציה לתיקונים דחופים כאשר המבחן שנקבע הוא המבחן של עיקר העיסוק. לא כל חנות שיש לה בצד מדף עם מוצרי אינסטלציה בהכרח תהפוך להיות חנות שעיקר עיסוקה הוא מכירת מוצרים חיוניים. אלה צריכות להיות רק חנויות שעומדות בתנאי הזה. כל חנות אחרת, אם היא עומדת בהגדרה של חנות רחוב, היא חנות רחוב ואז ייכנסו אליה 10 אנשים לכל היותר. משרד המשפטים רוצה להתייחס?

אתייחס לתיקון בעבירה הפלילית. אין עבירה פלילית על שהות שלל ארבעה אנשים כפי שהייתה עד עכשיו אלא זה רק מנגנון ויסות כמו שהיה בכל מקום ציבורי. תגידי שוב. לגבי העבירה הפלילית לדוגמה, אין עבירה על שהות של ארבעה אנשים אלא רק על מנגנון ויסות. מה שמחקתם עכשיו. הסיפה שאתם מוחקים. או מפעיל שהכניס לחנות מספר אנשים העולה על ארבעה. עכשיו זה הולך להיות מי שאין לו מנגנון ויסות. אבל גם לפני העבירה הזאת, אין עבירה על השהות בסעיף 11. זה על מפעיל החנות. כן. העבירה הייתה על ארבעה אנשים ועכשיו היא הופכת להיות על האם הוא לא הפעיל מנגנון ויסות. גם לפני התיקון הזה העבירה לא חלה על אותו בן אדם שנכנס. רק על המפעיל. נעלה את

להצבעה. מי בעד?

אחד אושר אושר פה אחד. תודה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:42.